אנחנו בסימן שעוסק בתהליך האישור של חברות הגבייה, ערכי חברות

מירה, יש לך הערה להערות שהיו לנו?

אני אעיר את ההערה ואדוני יחליט אם היא מהותית או לא. סעיף קטן (א)

האישורים של ועדת האישורים הארצית.

מדבר על האישורים של ועדת האישורים המקומית,

מדבר על חברות הגבייה וסעיף קטן (ב) מדבר על העובדים.

לכאורה היה צריך באופן הגיוני כל שנה לאשר כי מאוד יכול להיות שאדם או חברה עשתה איזה משהו ואף אחד לא יודע והיא ממשיכה לעסוק בזה שנה ואף אחד לא יודע ובתום השנה צריך לבדוק. אלא שאמרנו שצריך בכל זאת לתת לדברים לזרום כהלכה ולהתקדם ומבחינת כמות הבדיקות, זה מובן מאליו שיש הבדל

לא, אנחנו לא חוזרים אחורה. אנחנו מדברים על הסעיף הספציפי הזה. נכון,

סעיף 33יג(ח). גברת קניזו, אנחנו לא חוזרים לסעיפים שכבר דנו בהם. את הדיון הזה התחלתם ישר בסעיף 33יד ואני מבקשת להעיר לגביו,

ועדת אישורים תבטל אישור שניתן לחברת גבייה או לעובד חברת גבייה או תסרב לחדשו או תפסול חברת גבייה או עובד חברת גבייה מלקבל אישור לתקופה שלא תעלה על חמש שנים,

התקיימה בחברת הגבייה או בעובד חברת הגבייה עילה שהיה בה כדי למנוע מתן אישור לפי סעיף 330יג(א) עד (ד),

פסקה (3) שנמחקה, היא נמחקה מאחר שהוועדה מציעה נוסח שמתייחס לשימוש בקבלני הוצאה לפועל לא באמצעות חברות הגבייה. בעניין הזה הערנו לפני כן שכניסה למיטלטלין צריכה להיות על ידי קבלנים שמאושרים על ידי ההוצאה לפועל אבל לא חייב בהתקשרות נפרדת מאשר ההתקשרות עם חברות

זה אותו סוג של מונחים - שאנחנו קוראים להם מונחי שסתום במונח המשפטי - בעצם בהקשר הזה הם היקש לדין המשמעתי. מה אתה מציע? תלך ספציפית להצעה.

ברשותך,

נכון. תודה.

אני חושב שהאיזון ההולם כדי לפתור את הנושא הזה הוא באמת להחיל את זה רק על עובדים שעוסקים בפעולות אכיפה כי אם אנחנו מחילים את זה על עובדי חברת הגבייה,

לבדוק את זה, האם זה מכסה את זה. אם יש סעיף שעונה על זה ספציפית, בסדר. אנחנו נבדוק לגבי הנוסח. הסעיף לגבי העובד, דיברנו עליו קודם בסעיף

סתם דוגמה.

בגלל שבדרך כלל יידוע מצריך משהו מהגורם שקיבל את המידע. אנחנו לא חושבים שבמקרה שבו לא נעשתה פסילה, אין סיבה שהוא ישקול את המידע הזה.

הבדיקה שצריכה להיעשות היא לגבי הניסוח של הסעיף הספציפי כדי שלא יישמע ממנו הסדר שלילי. האפשרות לבטל העסקתו של עובד או לפסול

בגורמים פרטיים אתה מתכוון גם לחברות שנותנות שירות ציבורי?

בזק, חברת חשמל. אם זה תאגיד על פי חוק,

כמו גורמי תקשורת וכולי או סתם חברות פרטיות, צריך להגביל את אותה חברה

לא כתוב שירותי קול סנטר.

ואם היא ממילא לא עוסקת בזה, אז מה הבעיה? אם היא לא עוסקת, היא מסכימה לסעיף. גבייה של חובות היא לא שירותי אכיפה. גבייה של חובות זה גם אם אני איחרתי בתשלום של הסלקום ועכשיו אני משלמת אותו באיחור עם תוספת

רק עורכי דין מוסמכים לייצג אחרים ולכן חברות גבייה, משרדי עורכי דין, כשאתה מדבר על משרדי עורכי דין כעל חברות גבייה ואומר שהם לא

בגדול כפי שאמרתי קודם, אני לא רואה מצב שבו חברת הגבייה מצד אחד מבצעת פעולות אכיפה

אין לנו דרך לאכוף או לוודא דבר כזה.

רחב מדי. לכן אנחנו מבקשים לבטל את הסיפה. מה זאת אומרת הסיפה, את ההגדרה של קשר כלכלי? את המילים שותפות בעסקים, עסקאות משותפות ושותפים בנכסים. אני חושב שזאת ליבת

מירה, בבקשה.

אני מבקשת לשוב ולומר שכן יש לנו חברות שלא נותנות שירות רק לרשויות המקומיות

זה נכון מאוד.

זה לא משהו שהוא מראש. היא לא יכולה לעשות את זה. למה? זה לא מעשי. היא תודיע שעכשיו שיש לה גם חוב של סלקום, ואז

לדייק טיפה את הדיון כאן. אני יכול לדבר עלינו כעל חברת גבייה ולא יודע לדבר על עורכי דין למרות שאני מניח שזה אותו הדבר. לנו אין שיקול דעת נגד מי לפעול. אנחנו מקבלים רשימות מהרשות ולפי הרשימות האלה אנחנו פועלים. אנחנו אפילו לא משגרים את

נכון. העירייה צריכה לדעת. אחרי שהם משקפים, החיים די יעשו את שלהם.

על דבר קיצוני ואולי אפשר לקחת שניים-שלושה דברים מאוד קיצוניים בהם

כבר בחקיקה.

שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין ביעור המידע.

מתן שירותי גבייה לעירייה ולא יעשו בו כל שימוש, אלא

אני מקווה שעד הדיון הבא הם ישלימו את הבדיקות שהם ביקשו לעשות ונוכל להציג בפניכם את התיקונים שנובעים מההערות שהם הגישו לנו וכבר נדונו בינינו לבינם אבל הם ביקשו עוד

לכן הסעיפים שיש כאן, אלה סעיפים שנועדו להסדיר את המצב של הפרטת שירותים במסגרתם נמסר מידע רגיש. הדינים שחלים על עובדים הם רלוונטיים אילו העובדים האלה היו משאירים את המידע בתוך העירייה אבל הם לא משאירים את

המקומית להחזיק איזו מערכת משלה שהיום אין לה. אין לה את הדבר הזה.

הרשויות המקומיות לא נהנות מממשל זמין. יש להן מערכות בשוק הפרטי. זה האופן שבו הרשויות המקומיות

אתה לא מחייב את העירייה לבנות מערכת שאין לה.

היא צריכה לדאוג לכך במכרז שהיא עושה, שיהיו לה זכויות במערכת המידע, זכויות קניין רוחני במערכת המידע,

בדיוק. אין דבר כזה. אז אל תתנו שירותים.

מה זה אומר? בתוכן, במידע שבמערכת המידע. גם

כאשר מדובר בהליכים משפטיים, יכולה להיות בקשה לאורכה שמגישים לבית

יכולות להיות כל מיני בקשות שעניינן בסדרי דין פרוצדורליים,

ברור מאליו

רציתי להזכיר שאנחנו דנו ארוכות בסוגיה של קביעת סדר פעולות. זה מתחבר לסעיף הזה וזה קשור לסעיף הזה. אני מזכירה שזה מאוד מאוד חשוב., בעצם המעורבות של הרשות מאפשרת להכניס שיקול דעת לא רק המעורבות שהיא

היא מקבלת את המידע מהרשות. אכן יש חברות שעוסקות גם במדידה וגם בשינויי סיווגים אבל זה לא קשור לנושא הזה. כמי שמייצג את התעשיינים אני הייתי שואל את השאלה הפוך.

אז המוטיבציה היא לגבות כמה שיותר. ברגע שזה אחוזים, ברור שהמוטיבציה היא לגבות כמה שיותר. המוטיבציה כמובן שקיימת ולכן הנוסח הוא כפי שהוא, כדי שאני אעבוד ולא אתעצל. בסוף, בסוף, בסוף אני לא אקבל אחוז גבייה ממה שלא נגבה. אין דבר

אני רוצה שהדברים האלה יהיו כתובים.

על התהליך. אחד הדברים שדיברנו עליו כאן היה שיהיה מישהו. הבעיה מתחילה כשבאים לאזרחים ואומרים להם שזאת לא העירייה אלא

אבל למשל מה זה נקרא אדם שמגיעה לו הנחה? אדם שמבחינה סוציו אקונומית מוכיח כמה הוא משתכר בחודש ומגיעה לו הנחה. עיריות נוהגות בדרך כלל וגם אנחנו נהגנו כך לתת זמן.

אם זה לפי סיבות שבשליטתו, הוא לא יכול לתפוס את האנשים איך שהוא רוצה.

זה לפי סיבות שהן לא בשליטתו, אפשר לדבר על כך שהעירייה תאכל את ההפרש. אני מביא לך את זה מהפרקטיקה של החיים. הבעיה היחידה שיש לי עם כל נושא הגבייה, חברות הגבייה, זה כאילו מהרגע

תודה רבה.

תודה אדוני. חלק מהדברים אמרה חברתי עורכת הדין דבי גילד חיו ואני כמובן מסכימה להם.

לציין לגבי הנושא של הנחות שאני מבינה שהופרד אבל עדיין יש כאן קושי. בעבר כשהיה מגיע גובה לבית של מישהו או מדבר בטלפון ובצד השני מתבהר מתוך השיחה שזה אמור להיות לקוח שאמור היה

לכן ביקשתי מהיועץ המשפטי,

מה הבעיה להוסיף את המשפט הזה?

לא, לא הדרישה.

לכן אמרתי שאם יחודד נושא ההנחות,

מה שאני מתכוונת להגיד שגם האנשים שמולם יש קושי בגבייה - - - אבל מי שעונה על הקריטריונים של ההנחות,

לפעמים לא

עדיין יש מועדים בהם אי אפשר לקבל בקשה להנחה. יש צורך לאזן בין יציבות הקופה והוודאות התקציבית לשנת כספים מסוימת לבין הצורך של זכאי להנחה והדבר הזה מוסדר במערכת דינים ובפסיקה שגם

במסגרת ההחלטות האלה הרשות המקומית גם יכולה להחליט שהיא סופגת את התשלום לחברת הגבייה במצב הזה, במצב שבו היא נתנה לפנים משורת הדין.

אם החליטה שלא כנראה יש לה סיבה טובה. אם היא אומרת

את זה תמורת שכר טרחה מאוד נמוך - ובינתיים הזמן עובר והריביות גדלות. כאן דווקא הרשות המקומית יוצאת נפסדת כי היא לא יכולה להשית עליו את הבעיה שהוא

צריך לזכור שהעירייה מחייבת גם ריבית.

בשנה והיא מצטרפת כל הזמן בכל חודש. אנחנו רוצים שיהיה ברור שיכול להיות שבין המועד ששלחנו

בסוף אנחנו מדברים על שקלים בודדים. בגלל זה אתם חושבים שלי או למישהו יש אינטרס? אם אלה שקלים בודדים,

כיוון שהישימות של זה היא מאות אלפי שקלים. זה בדיוק

המהות של חוק הארנונה היא שבן אדם אחד חושב שזה השטח והשני חושב אחרת. אנחנו מדברים כאן על הפעלה של אמצעים שלטוניים על ידי גופים

אם קיים דבר כזה,

יש משרדים שמטפלים בסיוע בקביעת השומה. הם לא עוסקים בגבייה עצמה.

חברת גבייה המועסקת על ידי עירייה תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב),

מבקר העירייה יכול לעסוק בעבודות ביקורת לגבי חברת הגבייה. רק לגבי שירותי הגבייה. כן, במה

לחוק המבקר כאשר אחד הוא פעילות כמבקר המדינה והשני הוא

צריך לשים לב שההגדרה כגוף מבוקר תחול לגבי שני הפרקים ולא רק לגבי מבקר המדינה. יש הבדלים בסעיפים. הערות נוספות שיש לי הן לגבי הפיקוח והבקרה.